פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - זכות במקרקעין בקבוצת רכישה), התשפ"א 2021". מדובר בהצעת החוק של מיכאל מלכיאלי. התחייבתי בפניו שיתחיל פה דיון ואני מקיים את ההתחייבות. אני רוצה לשמוע גם את עמדת הממשלה כלפי חוק זה. כל הדוברים יצטרכו לדבר קצר ולעניין כי יש לנו 20 דקות לדון. מלכיאלי, בבקשה,

תודה רבה, אדוני, על קיום הדיון, תודה

החוק הוא פשוט ולא מורכב, הוא הולך להחריג אנשים בעלי קרקעות שמיועדות לדיור לקבוצות רכישה, שגם הם יוכלו לקבל את המענק של מס ההכנסה השלילי. תסביר עוד קצת, עבור האדם הפשוט. אין פה אנשים פשוטים אבל אסביר שוב. אדם שיש לו דירה זכאי לקבל מס הכנסה שלילי. אדם שמחזיק קרקע לא זכאי. תפיסת המדינה היא שבעל קרקע הוא אדם עשיר. אדם הולך לקנות דירה בקבוצת רכישה, אי-אפשר לרשום על שמו את הדירה כי אין דירה. הוא שם המון כסף, מה הערבויות של משלם הכסף מול הקבלן? שרושמים את המגרש, חלק מהקבוצה, על שמו. אותו תפרן שרוצה ללכת מחר לקבל החזר מס הכנסה שלילי, אומרים לו שהוא לא יקבל כי יש מגרש על שמו. הוא גם קנה בקבוצת רכישה וגם לא מקבל כי יש לו מגרש על שמו. פנו אלי עשרות שנתקעו בסיפור הזה. החוק הזה הולך להחריג אדם שהוא בעל קרקע בשותפות אם מטרת הקרקע היא קבוצת רכישה. עמדת האוצר, בבקשה. זה בתמיכת הממשלה. החוק עבר בתמיכת הממשלה, גם במליאה. בבקשה, עמדת הממשלה. ישי פרלמן מרשות המיסים. אמרתי לחבר הכנסת שאביא את זה לדיון, בגלל חוסר הזמן איננו יכולים לערוך דיון ארוך. האם אתם בשלים להביא להצבעה על מרכיב צנוע בחוק הזה כדי שיתקדם לקראת דיון במליאה כי זה לא לביצוע עדיין, זה רק חוזר למליאה. נא להתייחס למהות וגם לנכונות לקדם. אני ישי פרלמן מרשות המיסים. כפי שהסביר חבר הכנסת, יש פה עניין שיוצר עיוות, מי שיש לו קרקע ולא דירה אינו זכאי למענק עבודה, למרות שהקרקע נועדה לשמש כדירה. זו הבעיה של קבוצות הרכישה האלה. אנחנו מסכימים שיש פה עיוות אבל חושבים שאם מטפלים בעיוות הזה אז צריך לטפל בעיוותים הדומים בגלל שזה יכול לקרות גם כשאתה קונה במסגרת פרויקט של בנה ביתך, רוכש קרקע כדי לבנות לבד ולא במסגרת קבוצת רכישה, וגם אם קנית קרקע אז יש תקופה של שנתיים עד שאתה מצליח לבנות את הדירה שלך וגם בתקופה הזאת אתה לא זכאי למענק עבודה. זה בדיוק אותו רציונל. מענק עבודה נמנע מאדם שיש בבעלותו דירה אחת למגורים? בדיוק לא, זה העניין. אם יש לך דירה למגורים אז לא נמנע ממך, אבל אם יש לך קרקע אז כן נמנע ממך.

אם זו הקרקע היחידה שלי למגורים, למה לא משנים את החוק הזה? זה מה שבאנו לעשות. אם אדם בפריפריה והוא עני, ואין דיור ציבורי ולא בונים בתים קבלניים כי זה לא כלכלי, ואין התחדשות עירונית, אז נשאר לו לקנות מגרש של רבע דונם מהמדינה בזכאות, למה הוא צריך לא לקבל מענקי עבודה? אדוני היושב-ראש, זה מה שהוא אמר, שצריך להרחיב גם לדוגמה זו. אני שואל, אדם שקנה רבע דונם, אין לו בית, אין התחדשות עירונית, מה הקשר בין זה שאולי יהיה לו בית עוד מעט לבין זה שנמנעים ממנו מענקי עבודה. ברשות יושב-ראש הוועדה, אני יגאל ימיני מרשות המיסים, בחוק מענק עבודה נקבעו כמה כללים ותנאים לזכאות. אחד התנאים לשלילת זכאות הוא בעלות על דירת מגורים יחידה ועוד 50% זכויות מקרקעין כלשהן. לא על הדירה היחידה. נגיד שיש לי דירת מגורים יחידה ויש לי עוד

למה אני, חל עלי או לא חל עלי? החוק מתייחס לאחוזים בשטח. אם יש לי דירת מגורים או שאין לי דירה בכלל- - - מאחר שזה 100% אז נשללת ממך הזכאות. אבל זה הבית היחיד שיהיה לי. אנחנו מסכימים במהות, זה בדיוק - - - אז בואו נצביע. אדוני היושב-ראש - - - שנייה, אתה מפריע לי לקדם את החוק שלך. בואו נתקן את העוול הזה. הממשלה מסכימה להצעה של יושב-ראש הוועדה ואנחנו מוכנים לתקן את העוול הזה. אז אולי תעשו דיון בחוץ ונשיג נוסח מוסכם? אנחנו אחרי הדיון. אני יכול להצביע בעד החוק?

תודה, אהבתי. רגע. למה לא? הנוסח שמונח על שולחן הוועדה - - - איתי,

אני רוצה - - - אתה מפריע, מלכיאלי, היועץ המשפטי מדבר עכשיו. הנוסח שמונח על שולחן הוועדה, כפי שיודע חבר הכנסת מלכיאלי, הוא הנוסח שעבר בקריאה טרומית. אם הנוסח הזה,

מקובל אז אין בעיה לאשר אותו. אנחנו יכולים לקדם את הנוסח? הנוסח המדויק שעבר בקריאה טרומית לא פותר את הבעיה שהעלית עכשיו. אז אולי נכניס את זה לנוסח? - - - הבאים. למה? כי אנחנו צריכים להתעמק - - - למה כל-כך להתעמק, זה עוד יחזור אלינו לדיונים.

זה פעם ראשונה שאנחנו מחוקקים חוק שיש בו סימני שאלה? אני אומר כך, כבוד היושב-ראש, לפני הקריאה השנייה והשלישית אנחנו נשב איתם על הנוסח התוספתי, נפתור את הבעיה שאתה העלית ושלום. אני חשבתי שהממשלה לא רוצה להצביע בעד החוק, עכשיו הם מוכנים. אז אולי נוסיף בשלבים הבאים.

בשלבים הבאים נוסיף את התיקונים. מקובל עליכם? לפני קריאה שנייה ושלישית. אם אתם רוצים עכשיו, אני גם את זה מוכן. איני יודע לתת ייעוץ לגבי הצעות שלא מונחות בפני ולא בחנתי אותן, אני יודע להתייחס רק לגבי מה שמונח על השולחן.

אם היועץ המשפטי לא רוצה להעביר - - - זו לא שאלה של רצון.

יש לכם נוסח? יש לנו הצעה של נוסח. למי העברתם את ההצעה?

למה לא שלחתם אותה ליועץ המשפטי של הוועדה? הבנו שהדיון עולה רק בשלב מאוד מאוחר. לא הבנתי. סליחה? קיבלנו אתמול - - - ההתנהלות פה בעייתית משהו. ככה לא מתנהלים בוועדת הכלכלה, אנחנו עובדים בצורה מסודרת ומנהלים הליכי חקיקה תקינים ולא עובדים כך. מיכאל, כולם פה מנומסים. רוצים להגיד לך ששלחו בזמן, לא קיבלו תשובה, ועכשיו אתה תקוע עם זה אז תקבל החלטה. אני לא תקוע - - - לכן הפיתרון - - - אתה, אל תפריע לי, הבנתי את הכול, תאמין לי, סתם אתה מוסיף מילים. אנחנו יכולים, אדוני, רשות המיסים, זה חוזר מפה לקריאה ראשונה? הכנה לקריאה שנייה ושלישית. זה הולך להצבעה במליאה לקריאה ראשונה וחוזר אלינו לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נגיד לפרוטוקול מה השיפורים בחוק שייעשו לקראת הקריאה השנייה והשלישית ונצביע על הנוסח כפי שהוא. זה מקובל עליכם?

אז תגידו לנו את התיקונים העתידיים שאתם רוצים להוסיף. אוכל גם לכתוב בדברי ההסבר שבעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית הוועדה תבחן - - - כן, הובהר שיוכנסו שינויים לפי המדיניות שהוצגה כבר בדיון על קריאה ראשונה. רשות המיסים, אנא אמור לפרוטוקול את השיפורים לחוק שיעוגנו בו בהכנה לקריאה השנייה והשלישית. יש שיפורים טכניים שזה ניסוח ההגדרה בצורה יותר מדויקת בהתאם לחוקי מס אחרים, זה שיפור אחד שאנחנו רוצים לעשות בקריאה השנייה. מבחינה מהותית, יש שתי קבוצות נוספות שנרצה להוסיף, הקבוצה של בנה ביתך וקבוצה של אנשים שגרים בדירה שאינה מוגדרת כדירת מקרקעין לעניין חוק מיסוי מקרקעין בגלל בעיות בחוקיות של הדירה. במקרים כאלה, כשיש למישהו קרקע - - - אני שמעתי על מקרה כזה: יתום נחשב ליורש בית אביו אבל אמא שלו בת 50 והיא תחיה עוד 40 שנים, אז הוא לא יכול לקבל זכאויות מסוימות כי הוא יורש של בית שיגיע אליו עוד 40 שנים. הבנת את המצב? זה לא בנושא מענקי עבודה אבל זו השפעה אחרת. אז היתום נדפק. כתוב בתורה שלא לענות יתום ואלמנה. זה לא בקואליציה. אתה מכיר את המצב הזה? אני לא

אז תעמיק בזה, תבדוק לי את זה. אמרת מה חשוב לך לעגן בחקיקה העתידית. האם יש הערות לגוף הנוסח כפי שמונח כרגע על שולחן הוועדה? אקריא אותו: "הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון, זכות במקרקעין בקבוצת רכישה), התשפ"א 2021 תיקון סעיף 3 1. בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה),

בסעיף 3(1), אחרי "שאינה דירת מגורים יחידה" יבוא "או זכות במקרקעין שהיא חלק מקבוצת רכישה ומיועדת לשמש כדירת מגורים יחידה". אם אינני טועה, קבוצת רכישה גם לא מוגדרת בחוק שאנחנו מתקנים כרגע. השאלה היא אם לשאוב את ההגדרה מחוק מיסוי מקרקעין. אני יכול להקריא הגדרה לקבוצת רכישה. אוקיי. לעניין זה, "קבוצת רכישה": קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין.

זה הנוסח המוסכם, אתה תעביר את זה בכתב גם לוועדה ועל זה אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

החוק עבר פה-אחד בוועדת הכלכלה. הוא יוכן לקריאה השנייה והשלישית, יעוגנו בו תיקונים נוספים לקבוצות אחרות שבהן יש עיוות בזכאות. החוק הזה חייב להגיע לקריאה שנייה ושלישית דחוף מכיוון שמענקי העבודה מסייעים לקיום של החלשים ביותר ואם הם לא מקבלים אותו בגלל הבירוקרטיה הזאת אז לקחנו להם אוכל מהשולחן. אני רוצה להודות לחבר הכנסת מלכיאלי שבנחישות, ברגע האחרון, דחף את כולנו לאשר את החוקה הזה. לפני פיזור הכנסת. מה אתה התכוונת? גם כשהוא מקבל הצלחות הוא לא נרגע. הוא היפראקטיבי.

צריך להדיח אותו מתפקיד יושב-ראש סיעת ש"ס. תראה איזה יופי של שיתוף פעולה יכול להיות פה אם רק תקבלו קצת שכל. תמיד אמרתי שאתה ומיכאל בסדר, הבעיה היא לא אצלכם. באווירה חיובית זו אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 13:00.